לשמחה, חג שמח לכולם. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט כדי לאשר שתי תקנות שהממשלה הביאה לנו, גם לגבי יציאה מישראל וכניסה אליה וגם לגבי הגבלת פעילות. מכיוון שנדמה לי, מנהל הוועדה, שזאת הישיבה האחרונה לקדנציה הנוכחית, או שצפויות עד יום שלישי הבא עוד ישיבות?

אם הממשלה תעביר עוד תקנות יכול להיות שנתכנס

בהנחה שזאת הישיבה האחרונה שאני נקראתי אליה, ומבחינתי זו בוודאי ישיבה אחרונה לקדנציה הזאת מכיוון שלעת עתה לפחות בכנסת הבאה לא אכהן, אז אני מנצל את ההזדמנות הזאת קודם כול להודות לוועדה החשובה הזאת, ועדת החוקה, למנהל הוועדה, לייעוץ המשפטי, לכל חברי הכנסת שהיו שותפים כאן לאורך כל השנה האחרונה. אני אמנם הייתי בעמדה שכל השנה האחרונה הייתה צריכה להתנהל על פי תקנות שעת חירום, כפי שקובע חוק-יסוד: הממשלה.

ועדיין לא חושב, שהכנסת הייתה צריכה להעביר את זה בחקיקה היא הייתה צריכה לפקח כמובן בכל כוחה אבל לא להעביר את זה בחקיקה אבל מכיוון שכך נקבע אז ערכנו פה דיונים ארוכים בשנה האחרונה. אני רוצה לומר גם לאזרחי ישראל שצופים בנו, טובת המדינה וטובת האזרחים היו כאן במרכז החדר על השולחן הזה שאתם רואים. היו פה דיונים רציניים מאוד שתכליתם לעשות טוב ולעבור את המשבר הזה בצורה הכי טובה והכי יעילה. אני מודה בזאת גם ליושב-ראש הוועדה, שאני ממלא כאן את מקומו, חבר הכנסת יעקב אשר, שניצח פה על המלאכה בהרבה מאוד השקעה ובהרבה מאוד מאמץ אישי. ודווקא בגלל טובת המדינה אני רוצה לומר עוד משהו אישי מכיוון שאני נפרד מהכנסת הנוכחית, וכך גם חברתי מיכל וונש קוטלר. אני רוצה לומר שמלווה אותי דאגה רבה בתקופה האחרונה, ובימים האחרונים יותר מאי פעם, על הסחרור הפוליטי שאנחנו נמצאים בתוכו, על המצב שבו דברים קטנים וסכסוכים אישיים ומתחים אישיים מערערים על השיטה של המשטר שלנו, שיטת המשטר הקואליציוני שלנו. אנחנו במשטר קואליציוני. גם בן גוריון לא יכול היה, עם מפלגה גדולה ודומיננטית, להקים קואליציה אם לא היו מכבדים את המשטר הקואליציוני. השינוי היחיד שאני רואה לפניי הוא שינוי משיטת משטר קואליציוני לשיטה של חרמות ושל נידויים. אני אומר את זה בדאגה גדולה מאוד, כי זו תופעה מאוד מסוכנת ומדאיגה לחברה שבונה את המדינה ובונה את המערכות, וברוך השם מדינת ישראל חזקה ועוצמתית, וטוב שכך, אבל בהתברגנות הזאת אנחנו עלולים להפסיד, כשאנחנו מתעסקים בוויכוחים אישיים קטנוניים במקום לשים את טובת המדינה מעל הכול. זה מסוכן, והיינו כבר בעסק הזה, היו לנו הורקנוס ואריסטובולוס, היו לנו ויכוחים אישיים שהובילו אותנו לאן שהובילו. לא היינו יחידים בזה,

גם מדינות וחברות אחרות התברגנו ופתאום הדברים הגדולים קיבלו ערך משני. הדבר העיקרי הוא הוויכוחים הקטנוניים האישיים והם קובעים, והם מערערים על היכולת לעשות קואליציה עם פשרות ועם חיבורים, כמו בכל קואליציה. הדברים הקטנים האלה מחבלים בדבר הגדול. אני אומר כאן לחבריי, שרובם ככולם חברים בכנסת הזאת ויהיו חברים בכנסת הבאה, ההיסטוריה לא תזכור את כל העלבונות האישיים שבשמם אתם מחרימים, ההיסטוריה לא תזכור את כל הסכסוכים האישיים. היא תזכור רק את ההרס, היא תזכור רק את ההפקרות. מדינת ישראל צריכה עכשיו שנים של קואליציה יציבה וחזקה, שתעסוק בשיקום, שתעסוק בצמיחה, שתעסוק באתגרים הגדולים שיש לנו גם במערכת הבין-לאומית וגם במערכת האזורית. כל אלו עלולים ליפול רק בגלל הדברים הקטנים האלה. אל תיתנו לזה לקרות. תתבגרו, תתעשתו.

כפי שעשו ראשי מדינה לפנינו, את טובת המדינה מעל הכול. שימו בצד את כל הדברים הקטנים ונשוב לעבוד ביחד למען מדינת ישראל. אני מקווה מאוד שהכנסת הבאה שתתכנס בשבוע הבא אכן תצליח להתבגר ולהגיע למתווה הזה ונוכל להתכנס כאן, אלה שיתכנסו וימשיכו לנהל את המשבר הזה שאנחנו עוד נמצאים בתוכו. עם כל החזרה שלנו לחיים, אנחנו בעידן פוסט קורונה, אבל שגרת הקורונה היא אתגר לא פחות גדול, גם לשמור שלא נחזור אחורה וגם כמובן להמשיך ולצמוח, שזה האתגר הגדול שלפנינו, לחזור לצמיחה, הסיכוי שמדינת ישראל, שיצאה ראשונה מבחינת החיסונים, תהיה גם הצומחת הראשונה מבחינת מדדי הצמיחה, ואנחנו רואים את הדברים האלה גם במדדים של החברות הבין-לאומיות. כולי תקווה שכך יהיה. החג הזה שאנחנו נמצאים בו יזכיר לנו את השורשים והדברים הגדולים שלנו ולא את הדברים הקטנים שעלולים להעיב ולחבל במדינה ובעתידה. שוב תודה רבה לכולכם על כל הקדנציה האחרונה, הנעימה והמאתגרת. הנה אנחנו מתחילים את הדיון בשתי התקנות שלפנינו.

אני מציע שתקראי את התקנה הראשונה על הגבלת היציאה והכניסה ונקיים את הדיונים הרלוונטיים.

אני מבקשת, בהמשך לדבריך הכלליים מאוד, כמובן להצטרף לתודות לנשות ואנשי הוועדה שעבדו לילות כימים בוועדה הזאת. אנחנו עומדים לדון בנושא שאני שוב ושוב זועקת מסביב לשולחן הזה. התוצאה היא שנוצרו אזרחים סוג ב' במדינת ישראל, וזה כל מי שעלה ארצה, לגבי הוריו וילדיו. הצלחנו בוועדת העלייה והקליטה לייצר מנגנונים שיאפשרו להם להיכנס. יש חיילים בודדים שסעדו בליל הסדר לבדם למרות שהוריהם רצו ויכלו להגיע והם מחוסנים באותו חיסון פייזר שאתה ואני מחוסנים בו, אבל מדינת ישראל עוד לא השכילה לייצר את המנגנון לאשר להם כניסה בכפוף למה שרוצים: אם רוצים בידוד, אם רוצים בדיקות סרולוגיות. אני כמובן לא מזלזלת בקושי. אנחנו עומדים עכשיו לאשר תקנות מתועדפות אחרי שכל אזרחי מדינת ישראל הישראלים יכולים לצאת על הוריהם וילדיהם, זקניהם וטפם לחופשות, ועדיין יש את מי שעלו ארצה ועתידים להינשא אחרי חג הפסח ואינם יודעים אם הוריהם יוכלו להיות בחופה, למרות שהם מחוסנים. אדוני היושב-ראש, הגעתי כבר כמעט לכל ועדה בכנסת. מכיוון שאנחנו כנראה בדיון האחרון בוועדת החוקה אני מגיעה גם לכאן. יושב-ראש ועדת הכלכלה יעקב מרגי הוציא סיכום, בקשה לממשלה אני מחזיקה אותו בידי, אני יכולה להעביר אותו למנהל הוועדה עם תקנות שכבר היו בתוקף, שבוועדת העלייה והקליטה כבר הצלחנו לייצר את הקריטריונים של חתונות ובריתות ואירועים, ולא רק מין סעיף סל כללי של צרכים הומניטריים ורפואיים. בלתי מתקבל על הדעת שאנחנו לא נותנים את דעתנו על כך. אני מבקשת שכיושב-ראש הוועדה גם אתה תצטרף לכך, למרות שזה לא הדיון הספציפי בתקנות הספציפיות, שנשתמש בהזדמנות הזאת, כי אני לא יודעת מתי יהיה הדיון הבא, לאפשר את הוודאות הזו למי שעלו לארצה. אנחנו לא יודעים אם הוריהם כבר מחוסנים בעצמם ויכלו לבוא או ילדיהם יכלו להגיע. אני מבקשת מאוד שתצטרף לכך. תודה רבה, חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש.

אני רוצה להוסיף לדברים שאמרת לגבי קרובי משפחה, בוודאי ממעגל ראשון, שרוצים להגיע לכאן לטובת השתתפות באירועים ובשמחות אישיות כפי שהזכרת, גם אנשים שנמצאים בבדיקת עלייה, כלומר רוצים להגיע לכאן לשם גישוש.

יש קריטריונים ברורים, אני יכולה להעביר לך אותם. זה כולל גם תוכניות לימודים ציוניות, למשל תיכון שיודע שתלמידיו אמורים היו להגיע בינואר. ינואר כבר לא יהיה השנה, אנחנו בחודש מרץ ועדיין לא יודעים אם יכולים 250 ילדים להגיע, כולם מחוסנים. לכאורה האנשים האלה שמחוסנים בתו ירוק, דיברנו על כך גם בוועדה הזאת, אין שום סיבה להטיל עליהם הגבלות נוספות אם הם באותו סטנדרט. בין אם זה אנשים שעל פי חוק השבות יכולים לעלות ועושים סיור מקדמי, שזה חלק מהגדרת חוק השבות ולתכליתו, ובוודאי גם הדברים האחרים שהזכרת, זה ברור לגמרי. לא רק שאני מצטרף. הדיון נעשה פשוט בוועדה אחרת אז אני לא רוצה פה להרחיב. הוא לא נעשה באף ועדה. בוועדת הכלכלה, לפנים משורת הדין, הוסיף יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת מרגי, לדברי הסיכום שלו, מכיוון שגם שם עסקנו אך ורק בכניסה וביציאה משדה התעופה, מנתב"ג באופן ספציפי. עוד לא הצלחנו, מכיוון שוועדת ההסכמות לא אישרה לוועדת העלייה והקליטה להתכנס כדי לייצר את הדיון בנושא הזה. אזכיר שוב, בנובמבר 2020 כבר נוצרו הקריטריונים, הם קיימים. בסגירת השמיים ב-25 בינואר הקריטריונים האלה בוטלו. כל שצריך לעשות הוא להחזיר את המתווה שהיה קיים, שכבר נעשה עם כל המשרדים הרלוונטיים. אולי צריך להכניס אליו גם את נושא החיסון מכיוון שאז הוא לא היה קיים ואפשר כמובן להכפיף אותו לקריטריונים נוספים של משרד הבריאות. אנחנו לא רוצים לסכן את בריאות הציבור. בטוח שצריך להחזיר את המתווה שכבר עמלנו ועבדנו עליו כדי לייצר קריטריונים ברורים למנגנונים שיאפשרו לאנשים הללו להיכנס ארצה.

אני מצטרף לגמרי לקריאה הזאת של חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש. אדבר על זה גם עם שר הבריאות, אני אומר את זה כאן לפרוטוקול. זו בהחלט דרישה יותר מראויה, בפרט שהגענו לסטנדרט שמבחינת המדדים שלו זה דבר שיעלה גם כאן,

עוד מעט מול משרד הבריאות הוא עובד, וממילא חישוב הסיכונים בהתאם. אז אני מצטרף לקריאה שלך. אנחנו מדברים כרגע על הגבלות על כניסה ויציאה. לעניין טיסות כרגע זה לא נמצא בתקנות שלפנינו. מה שהגיע לוועדת הכלכלה בתחום של הגבלת טיסות ותעופה לא כולל היום מכסות, אבל כן כולל מגבלה שנובעת מהתהליכים של ריחוק של שני מטרים, של התקהלות, של תו סגול, שחלים גם על הטיסות וגם על נתב"ג, וזה יוצר מגבלה כלשהי, משהו כמו 4,000 איש. שוב, זה לא על שולחננו. יכול להיות שמה שמיכל וונש קוטלר מדברת עליו, כלומר כללים מכוח המגבלות ששר הפנים הטיל על כניסה של מי שהם לא אזרחים אני לא בטוחה. בכל אופן, אצלנו התקנות עוסקות במגבלות על יציאה וכניסה דרך מעברים יבשתיים. מיכל דיברה על אנשים שאינם אזרחים. זה בהחלט קשור למגבלה של משרד הפנים. אין כרגע מכסות בפני עצמן אלא שנובעות ממגבלות תו סגול, התקהלות וריחוק חברתי. שוב, זה לא חלק מן התקנות שלנו. לגבי התקנות שנמצאות על שולחננו, הפגיעה שיש בהן הרבה יותר מצומצמת ממה שהיה מבחינת היציאה מישראל וכניסה אליה, אבל עדיין אנחנו מדברים על מגבלה על זכות-יסוד, בוודאי לגבי היציאה מישראל. כאשר נקרא את זה תיכף נראה שכן יש מגבלה על היציאה מטאבה רק למחוסנים, מחלימים ואנשים עם צורך הומניטרי או צורך חיוני דחוף ועוד כל מיני חריגים ספציפיים. בעצם אנשים לא יכולים לצאת סתם לנופש עם משפחותיהם,

לטאבה. צריך להצדיק את הדבר הזה גם מבחינת תשתית עובדתית, גם מבחינת זה שנעשו המאמצים, גם בכלל וגם בוודאי אחרי ההנחיות שניתנו אגב הדיון שהיה בבג"ץ ועדיין יש עוד דיוני המשך לגביו בממשלה. יש כל מיני שאלות ספציפיות שאולי נגיע אליהן אחרי שנקרא את התקנות. מבחינת מה שכולל ההסדר, בגדול, יש מגבלה על יציאה דרך מסוף טאבה, שכוללת מכסה שעושים אותה דרך אגרה שצריך לשלם, אבל זה רק המנגנון המעשי. מבחינת כניסה אין מגבלה מהותית של תנאים שנקבעו, שרק אנשים מסוימים יכולים להיכנס או לא יכולים להיכנס, אבל יש רק מעברים מסוימים ויש לזה סיבות יותר מעשיות כפי שהבנו פתוחים, שזה נהר הירדן וטאבה. בעיקר מעבר ערבה הוא המעבר שלא פתוח, אבל יסבירו את זה טוב יותר. גם פה נרצה לחדד את נושא השימוש בחריג הדחיפות, שכתוב לנו בפתיח שעשו בו שימוש אבל לדעתי לא עשו בו שימוש אז את זה נרצה לחדד ברמה הפורמלית. אקרא את התקנות ואחר כך נשאל שאלות ספציפיות. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2), התשפ"א-2021 "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(1), ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

לאחר שהממשלה שוכנעה כאמור בסעיף 7א(1) ו-(2) ושקלה את האמור בסעיף 7א(ב)(3) לחוק, ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת" פה זה לא באישור מראש אלא "לאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק". כתוב כאן גם "ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק," אבל את זה אנחנו נוודא אם עשו בזה שימוש, "מתקינה הממשלה תקנות אלה: הגדרות ופרשנות 1. בתקנות אלה, "ועדת השגות" ועדת השגות לפי סעיף 7א(ה) לחוק, "ועדת חריגים" ועדת חריגים לפי סעיף 7א(ג) לחוק,

כהגדרתו בצו בריאות העם (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),

""נציג זר" אדם המחזיק בדרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי, "שליח ישראלי" אדם המחזיק בדרכון דיפלומטי ישראלי, או דרכון שירות ישראלי, בליווי מכתב מהמנהל הכללי של משרד החוץ המאשר כי אותו נוסע נדרש לעבור בתחנת גבול שהיא מעבר יבשתי לצורך מילוי תפקידו, "תושב קבע" מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, "תחנת גבול" תחנת גבול המנויה בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול),

"תקנות הגבלת הפעילות" תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020, "תקנות חובת ביצוע בדיקה" תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל),

איסור יציאה מישראל ממעבר גבול יבשתי (א) לא יצא אדם מישראל דרך תחנת גבול "טאבה" אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה, (1) הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע, (2) הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור, (3) הוא מחלים," הוא מחלים או מחוסן. למה לא ציינו את זה כאן? כי ההגדרה בצו בידוד בית של "מחלים" כוללת גם מחוסן. גם אז הערנו שזה לא מוצלח מבחינת הידידותיות לציבור. "(4) הוא יוצא לצורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים, (5) הוא נציג זר, (6) הוא שליח ישראלי." בעצם מפה נובעת ההגבלה על יציאה. שליח ישראלי זה מישהו שיש לו אישור ממנכ"ל משרד החוץ שהוא יוצא לצורך תפקידו. זה היה גם קודם. מפה נובע שזה רק מחלימים, מחוסנים, אנשים שהם בכלל לא אזרחים ולא תושבים, או צורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג וכולי. "(ב) לא יצא אדם מישראל דרך תחנת גבול "טאבה", אלא אם כן בידו אישור תשלום אגרת נוסע יוצא לפי תקנה 2 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים),

ליום שבו הוא מבקש לצאת אם הארץ." האגרה היא לא חדשה,

רק זה המנגנון שבעזרתו מווסתים את המכסה. המכסה לא קבועה פה אבל היום היא עומדת על כ-300, ופה נצטרך לשמוע למה דווקא 300 ומה הביקוש בפועל. "הגבלת הנכנסים לישראל (א) לא ייכנס אדם לישראל דרך תחנת גבול שהיא מעבר יבשתי אלא לפי תקנה זו. (ב) תתאפשר כניסה דרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן" ותחנת גבול "טאבה" בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנכנסים לישראל בתחנת הגבול, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות ותקנות חובת ביצוע בדיקה." כלומר אין תנאי מהותי אלא רק הכללים של התו הסגול והריחוק וההתקהלות וחובת הבדיקה שצריכה להיות לפני הכניסה ואחרי הכניסה במעבר עצמו, שזה אחד הדברים שהבנתי שמגבילים את השימוש בתחנה נוספת, כי צריך להקים שם מערך של בדיקות בכניסה לישראל ואם יש טפטוף של נכנסים אז רוצים למקד את זה בירדן בתחנה אחת. שוב השאלה היא מה היקף האוכלוסייה שרוצה להיכנס למשל דרך מעבר ערבה ועד כמה זה מפריע ליום-יום של אנשים. "דרכי עבודת ועדת חריגים, פנייה לוועדת חריגים וועדת השגות (א) פנייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה העברית, האנגלית והערבית באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה, לפנייה יצורפו אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תנאי או צורך כאמור בתקנה 2(2) או 2(4), במבקש. (ב) קישור לטופס המקוון יפורסם באתרים של משרד ראש הממשלה,

משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה. (ג) יפורסמו דרכי פנייה נוספות למי שאינו מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זאת כתובת להגשת פנייה כאמור." פה השאלה היא מה זה "שאינו מסוגל", כלומר גם מי שיש לו קושי. דרכי פנייה נוספות צריכות להיות קיימות מעבר לטופס המקוון וזמינות, ופה לא קיבלתי עדיין תשובה מה הן דרכי הפנייה,

האם הן נגישות לאנשים. לא כולם יודעים למלא טופס מקוון וצריכה להיות גם איזו דרך של מענה טלפוני או דרך אחרת. "(ד) ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש ממגיש בקשה הצגת אישורים או מסמכים נוספים להוכחת האמור בפנייתו ולצורך הכרעה בפניה. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן התשפ"א (30 במרס 2021). תוקף תוקפן של תקנות אלה עד יום ל' בניסן התשפ"א (12 באפריל 2021)."

אני רוצה להתמקד מאוד. הדיון פה קצר, כפי שאמרתי, המסגרת שלו ידועה. אנחנו לא צריכים לחזור על הדברים, הם ברורים. כפי שאמרה תמי, אנחנו עוסקים כאן בתקנות היציאה והכניסה במעברי הגבול היבשתיים בדרום, בטאבה ובערבה וכולי. מבחינתי יש שאלה אחת מרכזית שאשמח שתתייחסי אליה, ואם יש עוד דברים שאת רוצה להתייחס, שמבחינתך הם ברי דיון,

מבחינתי הדיון הוא על ההגבלות המיוחדות.

הנושא הזה יענה ד"ר אשי שלמון בזום. ד"ר שלמון איתנו? מועדים לשמחה. תודה שאתה כאן. אני מחדד רק דבר אחד. למעשה, כפי שאמרתי לתמי קודם, אנחנו לא מחויבים, מכיוון שבית המשפט העליון הביא לכך שלא הוארכו ההגבלות על היציאה והכניסה משדה התעופה בן גוריון בהקשר של טיסות, זה כאילו יוצר בפועל בדיעבד שאלה של שוויון מול אנשים שרוצים לצאת, אמנם רק לחופשה, אמנם לאזור מסוים, דרך טאבה לסיני, לירדן או למצריים. השאלה היא איך אתם רואים את הדברים, כלומר מה הדבר המיוחד. שוב אני אומר, אנחנו לא מחויבים לסטנדרט הזה. הכנסת לא חשבה שכך צריך לקרות בשדה התעופה בן גוריון. אני לא רואה עין בעין, ואף אחד בוועדה הזאת לא ראה, כלומר רוב החברים כאן לא ראו עין בעין את מידת המידתיות כפי שבית המשפט העליון ראה אותה. אבל השתא דעתיד להכי, כפי שאומרים בארמית, עכשיו כשאנחנו כאן, ויש סיטואציה שאדם יכול לצאת לחופשה בכל מקום אחר בעולם בלי מגבלה בפועל, או בלי ויסות כזה או אחר לכאורה, איך אתה רואה את התקנות האלה שעוסקות דווקא בטאבה? פה יש הגדרות מיוחדות לדבר הזה. למה זה שונה? או מה נשתנתה טאבה מיציאה לספרד או לפריז? אם אפשר עוד משפט, חוץ מהשוויון, אני רק מוסיפה שאלה: החוק שהכנסת חוקקה והסעיף הספציפי לגבי הגבלת כניסה ויציאה מחייב את הממשלה ואותנו כגורם מאשר כן לוודא מה התשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההגבלה הזאת שמצדיקה אותה. האם נעשו מאמצים לבדוק דרכים אחרות להגבלת הקיבולת? אני מבינה מדברי ההסבר שזה גם הקשיים באכיפת הבידוד הביתי, שזה גם הקיבולת של תחנת הגבול, וזה גם החשש מכניסת וריאנטים של הקורונה, במיוחד כאלה שיעמידו בסיכון את החיסונים שניתנו עד היום. פה השאלה היא האם התשתית העובדתית לגבי התחלואה במצריים, וספציפית בסיני, והיכולת להכניס בדיקות מהירות לתחנת הגבול כדי לראות שמי שנכנס - - - ברור, למרות שבחקיקה עצמה כל ההגבלות האלה לא מופיעות. החקיקה מחייבת שהממשלה שוכנעה - - - בתקנה הספציפית הזאת לכאורה אין תוספת על מה שיש. יש פה בדיקות בכניסה. אין פה תוספת על מה שעושים בשדה התעופה. אבל יש הגבלה על היציאה מטאבה, שמתאפשרת רק למי שיש לו צורך חיוני וחריג, או מי שהוא מחוסן או מחלים, אבל משפחה לא יכולה לצאת סתם עם הילדים. מה שאפשר בשדה התעופה.

נכון שזה למטרות נופש אבל יש חוק-יסוד ולכל אדם יש זכות לצאת מישראל וצריך סיבה למניעה. אנחנו איתך ד"ר שלמון. אסביר. לכל מי שעבר אי-פעם בטאבה ומכיר אותה, התחנה קטנה וצפופה, קשה מאוד להקפיד שם על תו ירוק, לכן גם ההגבלה המספרית בכלל. קשה מאוד לבצע בדיקות. בלתי אפשרי מבחינתנו לפנות אנשים שצריכים להתפנות כי אין להם אמצעי ראוי להגיע הביתה, והחשש הגדול הוא שאנשים חייבי בידוד יעלו על תחבורה ציבורית, מה שבעינינו בנתב"ג הוא סיפור שונה. צריך לזכור שבנתב"ג יש לנו שליטה טובה מעצם העובדה שאנחנו יודעים בדיוק כמה טיסות נכנסות ומה בדיוק מספר הנוסעים בכל טיסה. אין לנו את המידע הזה כאשר מדובר בנכנסים חזרה מסיני.

לסיני אפשר להגיע גם דרך האוויר ולא רק דרך היבשה. כאשר הוחלט לאפשר את המעבר הזה היה ברור לנו שהדרך הבטוחה לעשות את זה היא אך ורק למעבר מחוסנים ומחלימים, פרט כמובן למקרים של צרכים הומניטריים מידי פעם יש ענייני איחוד משפחות שלצורך כך יש ועדה שמאשרת. עדיין צריך לזכור שהמצב בסיני לא מספיק טוב. אין לנו מספיק מידע, אף על פי שאני באופן אישי בקשר עם השלטונות המצריים ועם רשויות הבריאות בסיני. אין לנו מספיק מידע טוב עד כמה יש תחלואה, עד כמה אפשר לטפל בתחלואה, עד כמה הם יודעים לעקוב. צריך לזכור שמלבד ישראלים כרגע נכנסים לסיני תיירים בעיקר ממזרח אירופה, מרוסיה, אוקראינה ובלארוס, מדינות שעדיין יש בהן תחלואה רבה, וכבר היו לנו לא מעט מקרים של חולים בסיני, כולל אפילו צורך בהול להעביר חולים מסיני ארצה. בנסיבות האלה, ובהינתן כל אותם נתונים, שאנחנו לא יכולים ממש לשלוט על מספר הנכנסים ביום וקשה מאוד לנהל שגרת גבול מסודרת, מה שבנתב"ג אנחנו יודעים לעשות יש הגבלה על מספר היוצאים ביום לפי אגרות שניתנות, ולמעט לצרכים חיוניים אנחנו מאשרים, או ביקשנו לאשר יציאה שהיא במהותה כאמור יציאה לנופש למי שבאמת נושא תו ירוק ולא מסכן אחרים. צריך לזכור מניסיוננו בהדבקות באתרים קודמים, גם בדובאי, גם בטורקיה, גם בייוון ובולגריה בקיץ שעבר, הרבה מן ההדבקות קרו בתוך משפחות ישראליות ובתוך קבוצות נוסעים ישראלים. לכן המטרה, מתוך הבנה שגם כך רבים מן הישראלים שוהים בקבוצות במהלך הנופש הזה, היא לייצר סביבה כמה שיותר בטוחה. בעצם יש לנו כאן שני נימוקים: ראשית, חוסר יכולת לשלוט על מספר הנוסעים, בניגוד לפרוצדורה בטיסה,

שהמעבר עצמו בעייתי גם לבדיקה וגם לפינוי. למה לא הגבלתם את המספר? או שעשיתם את זה דרך האגרות? אנחנו לא קבענו את המספר. רשות שדות התעופה קבעה מה מבחינתה המספר שמאפשר לה לפעול לפי תנאי התו הסגול ובנסיבות האלה, מתוך זה הדברים נחתכו. כלומר לא מאפשרים לאנשים לשלם אגרה. מבחינתי זה בסדר גמור, רק צריך לומר את הדברים. כלומר יש הגבלה על המספר, שנשלטת דרך אישורי תשלומי האגרה כך שרשות שדות התעופה יודעת לטפל מבחינת הבדיקות, מבחינת המעבר עצמו. צריך לזכור שגם מי שמחוסן או מחלים ועובר במעבר היום על פי חוק צריך להיבדק, והוא נבדק עם חזרתו. לפי מה נקבע המספר 300? זה מספר שקבעה רשות שדות התעופה, הערכה שלהם במה הם יודעים לטפל לפי תנאי התו הסגול. תודה רבה, ד"ר

אני סמנכ"ל מסופים בשדות תעופה פנים-ארציים ברשות שדות התעופה.

אנחנו רוצים לדעת דבר אחד מדויק, בגלל לוח הזמנים הקצר כאן בחג: האם המספר הזה אכן משקף המספר שנאמר כאן, הוא לא מופיע בתקנה כלי האגרות שמופיע בתקנה, האם הוא משקף אכן 300 איש, והאם אכן 300 איש זה מקסימום האנשים המחוסנים או מחלימים שהוא אפשרי מבחינתכם לשליטה בתחנת המעבר הזאת? ועל מה זה מבוסס? ואם אפשר לשאול גם מה הביקוש? כמה מבקשים לצאת ולהיכנס ביום? אסביר. אכן רכישת אגרות מתבצעת באמצעות המערכת המקוונת. באמצעות המערכת הזו אנחנו קובעים את כמות האנשים שמותרת להם רכישת אגרה, גם ליציאה וגם אנחנו מבקשים מכל אדם למלא את תאריך הכניסה שלו בחזרה לארץ. בפועל ביומיים שהמסוף עבד באופן מלא, ביום הראשון עברו 226 אנשים, ביום השני עברו 250 אנשים. היום בינתיים עברו כ-120 אנשים. זאת אומרת שאנחנו לא מגיעים אפילו למכסה של 300 אנשים. הקביעה של המספר 300 הייתה מתוך איזו פעולה סימולטיבית, עשינו סימולציה שנגזרת מגודל המסוף ומתהליכים. חלק גדול מן התהליכים הם חדשים, אנחנו עדיין לא מכירים אותם. היום בפעם הראשונה ייכנסו אנשים, וביום ראשון צפויים להיכנס 300 אנשים. ביום שני, אם יהיה צורך, אנחנו נעדכן את כמות העוברים, או למעלה או למטה, בהתאם ליכולת שלנו לקלוט את האנשים ולעמוד בהוראות התו הסגול. הכוונה ל-300 בכניסה וגם עד 300 ביציאה? כלומר 600 אנשים שנמצאים בו-זמנית במסוף באופן כללי? לא, אין מצב כזה. רוב היוצאים מגיעים בשעות הבוקר, רוב הנכנסים מגיעים בשעות הצוהריים. כרגע עוד לא הייתה לנו סיטואציה של גם כניסה וגם יציאה. כדי לסבר את האוזן, ביום הראשון נכנסו שישה, מן הסתם סיני הייתה ריקה. ביום השני נכנסו כ-20. היום לראשונה צפויים להיכנס כ-80 אנשים. איך מוודאים את חובת הבדיקה לפני הכניסה לישראל? הרי התקנות של חובת בדיקה חלות על כל מי שנכנס, גם מתחנת גבול יבשתית, ואז הוא צריך לעשות עוד בדיקה לאחר כניסתו.

כאשר נוסע יוצא, לפני שהוא נכנס בכלל לשטח המסוף אנחנו בודקים את התו הירוק ואת התוקף שלו, ואותו דבר בחזרה לארץ, עושים את הבדיקה וגם בודקים את בדיקת ה-PCR כפי שמתחייב. היא נבדקת פעמיים: פעם על ידינו ופעם על ידי ביקורת הגבולות. ואם מישהו לא עשה בדיקה? ההחלטה מה לעשות עם אדם שלא ערך בדיקה היא בידי ביקורת הגבולות, אם לסרב את כניסתו או לקרוא למשטרה לבצע אכיפה. נכון לעכשיו ההוראה היא שהוא לא יכול להיכנס אם הוא לא ביצע בדיקה. אם הוא לא יכול לבצע בדיקה אז הוא יסורב, הכניסה שלו לארץ תסורב והוא יוחזר למצריים. אני מדבר על תהליך הכניסה לארץ. אדם שעשה תהליך יציאה ממצריים, הגיע לישראל, האם כניסתו לישראל תסורב בגלל שהוא בא בלי בדיקת PCR מן המצרים? זאת שאלה. עד עכשיו זה קרה? עד עכשיו אנשים רק יצאו. אין מי שיצא מן הארץ שהוא לא מחוסן או מחלים. או שאושר בוועדת חריגים.

התכוונתי ל-26 שכן נכנסו, הם נכנסו אחרי שהם הראו שהם ביצעו בדיקה

אני מבקשת לשאול על ועדת החריגים. עד כמה יש פניות לוועדת החריגים?

כמובן בסיטואציה אחרת, הייתה בעיה עם עומסים. אני מניחה שכאן לא. האם יש פניות לוועדת החריגים לגבי צרכים הומניטריים וחיוניים? יש גם חובה שיהיו דרכים נוספות לפנות לוועדה פרט לטופס המקוון. האם הן פורסמו? זה משהו שבידיעתכם או בידי במשרד הבריאות? ועדת החריגים זה לא בשליטתנו. מי אחראי עליה? משרד הפנים. תודה, יואב. עירית וייסבלום מרשות האוכלוסין וההגירה. אתייחס לכמה נקודות שעלו. מי שחוזר מחו"ל במעבר היבשתי ללא בדיקה, נאמר כאן שלא היו מקרים כאלה בטאבה עד כה. בעיקרון אנחנו לא מסרבים כניסה לישראלים. הסנקציה פה היא בדרך של אכיפה ולכן יש כאן למשטרה תפקיד. מי שלא מגיע עם בדיקת PCR שלילית צפוי לקנס. כניסה אנחנו לא מסרבים למי שכבר הגיע לגבול ועבר מהצד השני ונמצא כבר אצלנו. הבנתי מצוין. כלומר המצרים מעבירים אותו למרות הסיכום שלנו איתם, למרות שהוא לא עבר בדיקה, למרות שהסיכום עם המצרים הוא שהם לא אמורים להעביר אותו. אני לא יודעת אם המצרים בודקים את זה.

מי שמגיע אלינו במגמת חזרה אנחנו לא מסרבים לו כניסה, אלא המשטרה פשוט צריכה להטיל עליו קנס. אנחנו לא מסרבים כניסה לישראל. לגבי ועדת חריגים לפי החוק יש נציג של רשות האוכלוסין בוועדה, כמו נציג של משרד הבריאות ומשרד החוץ. הוועדה שטיפלה בנוסח הקודם של התקנות, שהיה תקף עד 20 במרץ ולא הוארך לאחר מכן, הממשלה מינתה יושב-ראש ממשרד התחבורה והוועדה התנהלה שם, דרכם הוגשו הבקשות. עכשיו שוב יש תפקיד לוועדת החריגים על פי התקנות האלה, שהן מ-29 במרץ, ולכן למעשה צריך להפעיל את אותה ועדה. אני מניחה שברגע שיוגשו בקשות יתחילו לדון. אני שמעתי על מקרה אחד שרוצים להגיש, אני מניחה שזה דרך הוועדה במתכונת שנקבעה בממשלה, דרך משרד התחבורה. תודה, עירית. יש לנו שתי שאלות. האם הוועדה הזאת חוזרת? שילה אדלר חוזר? אם כן, הוא צריך לדעת שהוא חוזר. אמנם אני מניח שיהיו פניות מועטות מאוד כי רוב מי שייצא יהיה מתחסן או מחלים אבל יכולות להיות גם פניות הומניטריות ואחרות. צריך לוודא שאכן הוועדה פועלת. ממשרד התחבורה נמצא איתנו מישהו? יש נציגים מרשות שדות התעופה. אז צריך לבקש. תבקשו בינתיים.

זו הערה ראשונה. אני מבקש שהיא תירשם. תשיגו אולי את עופר מלכה, לוודא שוועדת החריגים פועלת. הרי לפי התקנה הזאת יש תחיית המתים, היא חוזרת לפעול, אז היא צריכה להיות ב"לייב", צריך להכין את הטופס, וכפי שאמרה כאן תמי גם את דרכי הפנייה הנוספות, לאפשר, גם אם זה מיעוט וגם אם זה אדם אחד שצריך לצאת, אנחנו צריכים לדאוג לו כמובן. זה צריך לקרות.

תנסו להעלות גם את אשי שלמון. אני עדיין אתכם, אף על פי שעוד מעט אני מתחיל דיון עם עופר מלכה בעניין נתב"ג. אם אתה מתחיל דיון עם עופר מלכה, אנחנו מנסים להעלות אותו. בעצם לפי התקנה הזאת צריך להחזיר את ועדת החריגים. מן הסתם זה יהיה למקרים מצומצמים כי רובם יהיו מתחסנים או מחלימים אבל עדיין האופציה הזאת קיימת לאנשים שרוצים, אז צריך להחיות את הוועדה מחדש, כולל טופס. אנחנו רוצים לראות את הלינק, את הטופס המקוון ודרכי הפנייה הנוספות. אם זה בינך לבין עופר מלכה, אם זה בגזרה שלכם אז אנחנו נעבור לתקנה הבאה ונשמח שזה יסתדר. היו כבר פניות, לפי מה ששמעתי. אבדוק יותר לעומק. הנטייה תהיה להיעתר בסוגיות הומניטריות. היה מקרה אחד של איחוד משפחות שלדעתי הותר. הלינק הוא אותו לינק כמו בפעם הקודמת? זו אותה ועדת חריגים? אבדוק את הסוגיה הזאת. לא עסקתי בסוגיות של הלינקים. אני אשיב לך על השאלה הזאת. דבר שני, אמרה פה נציגת רשות האוכלוסין וההגירה שאדם נכנס, לא ביצע בדיקה בצד המצרי, המצרים העבירו אותו. למעשה פרט לקנס נותנים לו להיכנס. השאלה הראשונה, מכיוון שאתה בקשר עם המצרים, איך זה קורה? נסגר עם המצרים שמי שמגיע בלי בדיקה לא עובר. המצרים הבטיחו לספק נקודת בדיקה, מלבד הנקודות שיש בשארם ובנואיבה, גם במרחב טאבה כך שהעניין הזה צריך להיפתר. אני מבקש שנעקוב אחרי זה, שהמצרים אכן עשו תחנת בדיקה. תודה רבה, אשי. עירית, באופן כללי, כמה מקרים קרו שאנשים הגיעו, לא עשו בדיקה והכנסתם אותם בכל זאת? זה לא קרה לנו בטאבה עדיין לפי מה שאני מבינה אבל זה קרה במעבר נהר הירדן במקרים בודדים ופשוט הטילו עליהם קנס כשהם נכנסו. כלומר הם נכנסו לחלק שלנו. את הבדיקה הפנימית הם עשו או סירבו לעשות? כן, אצלנו הם עשו את הבדיקה. אני מדברת על זה שהם הגיעו בלי בדיקה שנערכה עד 72 שעות לפני כן בירדן. אם אפשר עוד שתי נקודות. הייתה קודם אמירה, אשי הסביר שלגבי הביצוע של הבידוד יש חשש כשנכנסים מטאבה ולכן אולי יגיעו משפחות עם ילדים בתחבורה ציבורית לבידוד. לא כל כך הבנתי מה ההבדל פה בין נתב"ג לבין טאבה, כי אנשים יכולים להגיע עם רכב, להחנות אותו באילת,

אחר כך לחזור לרכב שלהם, ובאותה מידה יכולים גם להגיע לנתב"ג עם תחבורה ציבורית וכשהם חוזרים הם צריכים לקחת מונית או אוטובוס או לבקש שמישהו יבוא לקחת אותם. מן הבחינה הזאת לא הבנתי כל כך את ההבדל. אבל זה פחות נגיש, בכל זאת. השאלה אם באחוזים שמגיעים זה מצדיק הבדל. הרי מכסות היו יכולים להגיד: יוצאים 400,

כמה שאפשר מבחינת תו ירוק, כפי שגם בנתב"ג וגם בתחנות גבול אחרות שאין בהן מגבלה מהותית על מי יוצא ומי נכנס יש לי יכולת להחיל את הכללים רק על מספר מסוים, אבל לא לקבוע תנאי מהותי שבעצם אומר רק צורך הומניטרי או מחוסנים ומחלימים. כדי להצדיק את זה והרי מחוסנים, אם אני חוששת מווריאנט שגם מחוסנים עלולים להידבק ממנו את זה לא פתרתם. בשאלה של הבידוד של אלה שחוזרים אני צריכה להראות הבדל, וגם לנקוט עוד אמצעים שדובר עליהם, למשל פיקוח אלקטרוני, איפה זה עומד? הגברת האכיפה של הבידוד הביתי והמיקוד שלו, למשל על ידי בדיקות מהירות, שאני אדע בכניסה מי חולה ומי לא ואז אוכל למקד את האכיפה. איפה הדברים האלה עומדים? דובר עליהם גם אגב הדיון, שלא בשל הדרך הקלה של קביעת מכסות והגבלות מהותיות בעצם לא יעשו את המאמץ המרבי של מציאת דרכים אחרות יותר יצירתיות שלא ימנעו את זכות היציאה מישראל. על זה רציתי לשמוע יותר. איפה עומדים האמצעים האחרים הגברת אכיפת בידוד, פיקוח אלקטרוני, בדיקות מהירות? מי שנכנס עובר חובת ביצוע בדיקה והוא מחויב לתקנת הגבלת הפעילות שלו גם. אין לנו אפשרות פרקטית לייצר מערך צמידים בטאבה. זו עוד נקודה שלא הוזכרה. גם בנתב"ג האירוע הזה מורכב מאוד. אי אפשר לעשות אותו בטאבה, לכן אי אפשר להפעיל אמצעי אלקטרוני מסייע. לשאלתך לגבי תחבורה ציבורית בנתב"ג אין היום תחבורה, הרכבת הרי לא נכנסת לשם. האופציה היא או לקחת מונית לפי הכללים למקום הבידוד או שבן משפחה אוסף לפי הכללים למקום הבידוד. להערכתנו הסיכוי שדבר כזה יקרה בטאבה נמוך מאוד. שוב, זו בעיקר אוכלוסייה צעירה. נכון שיש אוכלוסיית משפחות ילדים לא יכולים להיכנס אבל זוגות ואחרים, יש אופציה לחנות את האוטו ולהשתמש ברכב שלהם אחר כך, ובלבד שייקחו מונית מן המעבר לחניה שנמצאת בצפון אילת. עדיין להערכתנו מדובר באוכלוסייה הרבה יותר גדולה שאין פתרון תחבורתי הולם עבורה. צריך לומר ביושר שבסך הכול המעבר לשם בדרך כלל ועדת החריגים תאפשר כמובן גם מקרים חריגים הוא למטרות נופש, כך שההגבלה מראש מצומצמת מאוד ולא רחבה. אני חייב לעבור לתקנה הבאה. דבר אחד שלא נפתר כאן הוא ועדת החריגים. מכיוון שמנכ"ל משרד התחבורה העביר לנו הודעה שהוועדה היא באחריות משרד הפנים אז אני מבקש שתיסגרו על עצמכם, באיזה מקום זה עומד. הוועדה הזאת צריכה לחזור לפעול. אם אנחנו מאשרים עכשיו את התקנה הזאת, זה על סמך הידיעה שהוועדה הזאת חיה ומאפשרת לאנשים עם בעיות חריגות כן לעבור לטאבה. יש נקודה אחת שלא דיברנו עליה ואי אפשר לדלג עליה לגמרי, לגבי הכניסה.

במיוחד מעבר ערבה, שסגורים לכניסה. מה המשמעות של זה? האם יש שם עומס של אנשים? האם זה מייצר בעיה? את זה לא שמענו בכלל. דיברנו עכשיו על מעבר טאבה. דיברנו על היציאה מטאבה, ששם יש מגבלה מהותית. לגבי כניסה, הדרך שבה הגבילו היא שפתחו למעבר יבשתי רק שני מעברים.

אם אני מבינה נכון, ותקנו אותי אם אני טועה, המעבר היחיד שסגור לכניסה הוא מעבר ערבה. כרגע מעבר נהר הירדן ומעבר טאבה פתוחים לכניסה.

האם מבחינה עובדתית נוצרו שם קשיים או עומסים? מה מצדיק את הסגירה שם? הוא סגור כרגע, אולי גם כתשובה לוויסות. עירית וייסבלום יכולה לענות למה מעבר ערבה סגור לכניסה? והאם פספסנו משהו. כרגע המעבר סגור, אני מבינה שמהצד הירדני בכלל לא פותחים אותו, לפי מה שהבנו מן השגריר. פרט לבעיה שמציג משרד הבריאות, אין מה לדבר על זה כרגע בכלל מן הצד הירדני. יש את המעבר השני של נהר הירדן שנותן מענה. אנחנו לא מכירים שיש בעיה וגם לא היו פניות לגבי זה. כלומר אין ביקוש, כפי שראינו גם עכשיו בטאבה, זה לא שיש הגבלה בפועל. את אומרת שמעבר ערבה סגור בגלל הירדנים.

מנכ"ל משרד התחבורה מתעקש שוועדת החריגים עברה אליכם. אנחנו כאן נאשר רק כשנדע היכן הוועדה פועלת.

ועדת ההיתרים חונה אצלנו כבר מ-7 במרץ. יכול להיות שיש פה בלבול בין ועדת ההיתרים, שזה משהו שלא מופיע בתקנות, זה לגבי זרים וחוזרים מכוח חוק הכניסה לישראל. ועדת החריגים המינוי האחרון היה כשמנכ"ל משרד התחבורה עמד בראשה וזה מתנהל שם. אנחנו נבהיר את זה בין המשרדים. נגמור לדון בתקנה הנוספת ועד שנאשר אני מבקש לקבל תשובה מן הממשלה.

כי יש ועדת חריגים, יש שם גם נציג שלכם איפה היא קיימת ואיך פונים אליה? אחרון בנושא הזה מידן בר, יושב-ראש איגוד הטייסים. שלום, אדבר בקצרה. אני בסך הכול רוצה לומר שבפועל, גם בוועדה הזאת, אחרי שבג"ץ פטר אותנו ממגבלות הכניסה לישראל וגם היציאה ממנה, עדיין יש בנתב"ג מגבלה, מין מסלול עוקף. אני מניח שכרגע דנים בזה, זה הדיון שעורכים, על 4,000 אנשים שיכולים לצאת ולהיכנס. זו מגבלה שלא נותנת למעשה לקיים תעופה. היא גם לא קיימת באף שדה תעופה ב-1,000 המייל הקרובים. אמרתם קודם שצריך להתבסס על תשתית עובדתית. אנחנו מגבילים היום את המעברים כל פעם מסיבה אחרת, פעם בשל בידוד ופעם בשל הריחוק החברתי ופעם בשל כל מיני דברים אחרים. אני אומר: בואו נקבע על מה. כרגע בנתב"ג, למרות פסיקת בג"ץ, יש מגבלה של 4,000 איש. ב-4,000 איש אי אפשר לקיים תעופה, וחבל. איך בפועל המגבלה הזאת קורית? ההסכמים עם המדינות שממשלת ישראל עושה קורמים עור וגידים ואנחנו כרגע, עם מגבלה של שמירת מרחק של שני מטרים בנתב"ג, מה שאין לא בקניון, לא בחתונה, לא בשום מקום אחר, לא מסוגלים להוציא יותר מ-4,000 איש. אני חושב שפה אנחנו מפספסים בגדול. אנחנו בתחילתו של קיץ וכל עניין ההקדמה שלנו את העולם בעניין החיסונים פשוט מבוזבז פה. זו אכן ועדת החוקה, חוק ומשפט ויכול להיות שאני לא במקום הנכון אבל אנחנו לפני השבעה של כנסת חדשה. אני לא יודע מה הוא המקום הנכון. אני רוצה לומר לכם שאנחנו כרגע מגבילים את נתב"ג, על אף שבג"ץ אמר שלא, כן מגבילים את נתב"ג. אין כרגע יכולת. דרך אגב, היכולת קיימת, פשוט צריך לקחת את גורמי המקצוע, גם במשרד הבריאות, לראות מה קורה בעולם ומה קורה בשדות התעופה הקרובים אלינו. נתב"ג הוא הסביבה הכי מנוטרת שיש. אם הגבלתם בטאבה ועשיתם סימולציות, תעשו את זה גם בנתב"ג. אפשר להגדיל את התפוסה, צריך להגדיל אותה, נכון להגדיל אותה. רק כך אפשר יהיה באמת להתחיל לצמוח. אם אנחנו לא נתחיל להשקות, לא נצמח. אני רוצה להגיד לכם תודה וחג שמח, לאחל לכולכם בהצלחה. תודה רבה על הזמן. תודה רבה, מידן. מניסיון שלנו בשנה האחרונה, יש הגבלות שהן תוצאה של חישוב סיכונים. אנחנו לא מגבילים אף אדם אבל ההגבלה פה לסלייטים, לחלונות נחיתה, שיוצרת כנראה את המגבלה של 4,000 איש, לפעמים נובעת, כפי ששמענו בטאבה, מבעיה בתחנה ספציפית. אם אתה אומר שזו לא הגבלה שנובעת מקושי פרקטי של רשות שדות התעופה אלא היא נובעת מהרצון להגביל באופן כללי בגלל חישוב סיכונים כללי, זה דבר שחוזר למשרד הבריאות. לא נדון בזה עכשיו, זה נדון בוועדת הכלכלה, אני לא יכול כרגע לפתוח את הדיון הזה, אבל אני בהחלט מפנה את האמירה שלך לד"ר שלמון ולמשרד הבריאות, בשאלה האם אפשר, בניגוד לנימוקים החשובים שהוא אמר כאן לגבי מעבר טאבה, בשדה התעופה בן גוריון להגדיל את חלונות הנחיתה כדי להגדיל את הקיבולת, אם זה אפשרי מבחינת חישוב הסיכונים הכללי. הדברים מופנים למשרד בריאות. אחרון באמת, פקד אורי בוצמסקי ממשטרת ישראל. רצית לומר משהו לגבי האכיפה. בוקר טוב וחג שמח. אני יועמ"ש מינהלת האכיפה. רק כדי לחדד ולהבהיר, כפי שכבר נאמר פה, בתקנות של חובת בדיקה אין סמכות למנוע כניסה. האכיפה מתבצעת או תתבצע באמצעות הטלת קנס. המבחן יהיה כאשר אותם אנשים שיצאו במהלך החג יחזרו ואנחנו נצטרך לראות האם הם יגיעו עם בדיקה שלילית. אני חושב שזה לא נכון. ברגע שבתקנות כתוב שלא תתאפשר כניסה של אדם: "תתאפשר כניסה דרך תחנת גבול ... בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנכנסים לישראל בתחנת הגבול, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות ותקנות חובת ביצוע בדיקה", זה אומר שאין לאפשר כניסה לאדם שלא עשה את זה. אפשר עכשיו להתווכח ולדון. מבחינת סמכויות שניתנו לשוטרים ולגורמי האכיפה, לא ניתנה סמכות למנוע כניסה לישראל. מה המשטרה עושה אם היא לא אוכפת את החוק? אנחנו מטילים קנסות. מבחינת הסמכויות שניתנו בתקנות, בסל הסמכויות אין לי סמכות למנוע כניסה. עלה פה בדיון: האם ניתן למנוע מישראלי דווקא כשהוא חולה להיכנס לישראל? אני לא אומר מה צריך לעשות.

נורמטיבית אני לא רואה בכתב את מה שאתה אומר. אשמח להתייחסות של משרד המשפטים. אתה אומר דבר מפתיע ובעיניי חסר תקדים. ברגע שמופיע בחוק או בתקנה שאין לאפשר כניסה אז אין לאפשר כניסה, אז פעולת האכיפה היא לא לאפשר כניסה. תתכבד, תלך לתחנת הבדיקה המצרית בטאבה. שוב, יש פרקטיקות אחר כך. יש כנראה קושי. קודם כול, ד"ר שלמון אמר שהמצרים התחייבו לעשות את זה,

אם זה לא קורה בפועל, אם לא המשטרה אלא רשות האוכלוסין וההגירה או כל גורם אחר מחליט להחריג את זה, צריך לדבר על זה. הזכות החוקתית שקיימת בסעיף 6 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו היא הן להיכנס והן לצאת. כשהותקנו התקנות בכוונת מכוון הוחלט שהסנקציה תהיה קנס אבל לא מניעת כניסה. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שאמרת וכפי שאת יודעת, יש פסקת הגבלה, שאומרת שאם החליט המחוקק בחקיקה ראשית ולתכלית ראויה כל השנה אנחנו תחת פסקת ההגבלה. אני, אגב, סברתי אחרת אבל זה לא משנה. כרגע אנחנו כאן תחת הפסקה הזאת.

ועדיין חשבנו שבאיזונים הנכונים, כשמדובר באזרח ישראלי שמבקש לחזור ולהיכנס לארץ, הפתרון יהיה בהטלת קנס ולא במניעת כניסה. זה נעשה בכוונת מכוון. איפה זה מופיע בתקנות? הרי מופיע שלא תתאפשר כניסה אם הוא לא עשה בדיקה. איפה זה מופיע? אני לא שואל על דעתך האישית או דעתי או הפרקטיקה. זה לא דעתי האישית כמובן. זה עניין של החלטה, וזו הייתה הכוונה. איפה ההחלטה מופיעה בתקנה? יש הבדל בין ההוראה הנורמטיבית שמחייבת בדיקה לבין הדרך שאוכפים. כתוב: לא תתאפשר כניסה אם הוא לא עשה בדיקה. הרי זה כתוב כאן. שוטר לא יכול לאכוף את תקנה 3(ב)? זאת הייתה הכוונה של מי? הכוונה של הממשלה, גם כאשר הותקנו התקנות וגם כשנחקק החוק, הייתה שלא תהיה מניעת כניסה בפועל פיזית כפי שאנחנו מונעים כניסה של זרים. לא מפעילים את הסמכויות שמנויות בחוק הכניסה, בפירוש זאת הייתה הכוונה, וכך זה גם נוסח. אני לא חושבת שצריך להבין את מה שאתה קורא כרגע כאפשרות למנוע פיזית ולהחזיק במשמורת אזרח ישראלי כשהוא עומד להיכנס לישראל. בפירוש זאת הייתה הכוונה, שהאמצעים האלה לא יינקטו כנגד אזרחים ישראלים. במסורת שלנו מצוות צריכות כוונה, אבל הכוונה לבד לא פוטרת ממצוות. עולם הכוונות אני לא יודע, אולי את התכוונת. אם זה לא מופיע בתקנות או בחוק, העובדה שאומר פה יועץ משפטי במשטרת ישראל שלא נתנו לו בסל הסמכויות סמכות לאכוף הוא צריך לראות איפה זה כתוב, זה צריך להיות כתוב באיזה מקום. אני לא קורא את הקריאה שלך ואני לא מבין בכוונות. סבא שלי היה מקובל, אני פחות. כתוב שהכניסה תתאפשר רק אחרי חובת ביצוע בדיקה. אם אני שוטר, מי שלא ביצע בדיקה אגב, באותה מידה מי שבא לפה עם בדיקה חיובית, שהוא נושא נגיף וריאנט של הקורונה, את גם מכניסה אותו? אזרח ישראלי אני מכניסה. זאת הייתה כוונת הממשלה, להכניס אותו. בסדר גמור, אז הכוונות האלה צריכות להופיע. הן לא מופיעות בחקיקה, הן לא מופיעות בתקנות שלפנינו ושאנחנו מאשרים עכשיו. בעיקרו של דבר, סעיף 45(ד) לחוק משמר את הסמכויות לפי חוק הכניסה, אלא אם כן הן בסתירה להוראות הקורונה. בכל מקרה, הכוונה הייתה שהאמצעי שיינקט כלפי אדם כזה, שהוא אזרח ישראל. זה לא מניעת כניסה כפי שמונעים זרים מכוח חוק הכניסה לישראל אלא הטלת קנס. קשה לי לקבל שאין סמכות לאכוף את זה אבל יכול להיות שמדיניות האכיפה היא לא להשתמש בכוח ולעצור ולמנוע כניסה אלא להשתמש בדרכים אחרות כי זה לא איזון נכון למנוע מאזרח ישראלי להיכנס לארץ.

להתכנס כאן ולעשות חקיקה ראשית ולדקדק בכל מיני דקדוקים,

בגלל שאנחנו בהחלט מגבילים זכויות-יסוד

שזה לגמרי נכון, אנחנו עושים את זה בגלל הנסיבות ובגלל הווריאנטים ובגלל הכול, ובסוף לומר שכל החקיקה הזאת היא פארסה כי במדיניות בפועל אנחנו ניתן לכולם להיכנס. אתה מכווין התנהגות בדרכים שונות. הסעיף של מניעת כניסה, שאתה מפעיל כלפי זרים על פי חוק הכניסה ומשמורת וחדר מסורבים, זה לא דבר שמפעילים כנגד אזרח ישראלי. המשמעות המעשית של מה שאת אומרת כאן היא שכל אותם 500 אנשים שנמצאים היום בטאבה וסיני,

לא בא להם אחרי שהם היו בשאנטי והיה להם אחלה בחופי סיני, הם יכולים לדלג בכייף שלהם. למה הם צריכים לעשות שתי בדיקות? אולי זה גם עולה כסף בצד המצרי, אני מניח שהמצרים פחות נדיבים ממדינת ישראל. יכולים להטיל עליהם קנסות אם הם באים ללא בדיקה. זה לא עניין של מה בכך. מה הקנס שמוטל על מי שמגיע ללא בדיקה? האלטרנטיבה של להשאיר אותם ב-nowhere land בינינו לבין תחנת הגבול המצרית היא משהו קשה הרבה יותר. יש אמצעים שאתה לא נוקט כלפי האזרחים שלך. הקנס הוא 3,500 שקל לאדם הנכנס לישראל שלא מבצע בדיקה במקום, ו-2,500 אם הוא בא בלי בדיקה עם תוצאה שלילית. על כל אחד מהם מוטל קנס. קודם כול, אנחנו לא משאירים אותם ב-nowhere land, אנחנו משאירים אותם כמה מטרים מתחנת הבדיקה המצרית שאמורה להיות בצד השני. הם פשוט צריכים להיכנס לחלק המצרי ולעשות את הבדיקה כפי שהחוק מחייב. לפחות לפרוטוקול נאמר כאן, שיידעו כל נופשי סיני שיהיה להם חג שמח כמובן, שימשיכו ליהנות שהקנס הוא 2,500 שקל אם לא יבואו עם תוצאת בדיקה שלילית בצד המצרי של הגבול. אפשר לומר את מה שאביטל שטרנברג אומרת כאמירה נורמטיבית, פשוט צריך לכתוב את זה בחוק. אם רוצים לומר שמדיניות האכיפה היא גמישה אז לא צריך להשאיר את זה ליועמ"ש המשטרה שהיה כאן קודם אלא להגדיר את מדיניות האכיפה בחוק, אחרת אנחנו פשוט עושים את החקיקה הזאת פארסה. 2,500 שקל קנס זה בכלל לא פארסה. בסדר גמור. בדקתי את זה עכשיו, הצהרתי על זה כדי שאנשים יידעו שהתשלום הזה יקר יותר מאשר לבצע בדיקה קלה בסך הכול.

נורמטיבית, כשכותבים שלא תתאפשר כניסה ובעצם מתאפשרת כניסה, זה מעודד אנשים גם כשרואים תמרור "אין כניסה"

אבל החידוש המרכזי הוא הבדיקות המהירות, הבדיקות המיידיות שמאפשרות למי שפועל בתו ירוק להכניס גם אנשים שעברו בדיקה מיידית, שהגורם המפעיל הוא שאחראי

בפסקה (4), הקטע החל במילים "המפורט בתוספת השנייה" עד "או ברשות מקומית" יימחק, בפסקה (7)(א),

"ושלא יפעלו

שחייה ומכון כושר"

בתקנת משנה (ג1), במקום "לעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים" יבוא "לעניין מקום כאמור בתקנת משנה (ב)(8) שהוא אולם או גן

ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או

במקום פסקת משנה

"(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה: אישור "תו ירוק",

ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב(ג)(1) לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב(ד),

גם קטין מתחת לגיל 16,

שהציג אישור על תוצאת בדיקה

פסקה (20) תימחק, (11) במקום פסקה (21) יבוא: "(21) מקום שמתקיים בו אירוע ללא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון כאמור בתקנה 7(ב)(8) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת

במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על

נוסף על האמור בפסקאות משנה (א)

לעניין רכבל,

או כדור פורח, מספר אנשים שלא יעלה על מחצית מהתפוסה המותרת, למעט אנשים הגרים באותו

" אם היא בריכה בתו ירוק יש הגבלה על מספר האנשים בבריכה?

צריך לראות את זה בנוסח המשולב. בבריכה אולימפית של 25 מטרים על 10 מטרים

לידיעת בעלי הבריכות והמצילים. נכון?

בפסקה (10), אחרי "בריכת שחייה" יבוא "המצויה במבנה";" בעצם לגבי תו ירוק עכשיו זה רק בריכה במבנה. " פסקה (10א) תימחק, במקום

במקום "למעט מופע,

(10) או (11)" יבוא "למעט במקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 7(ב)"; במקום תקנת משנה (ג) יבוא: "(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב),

למעט מקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 7(ב),

במקום ציבורי או

יראו כאילו בתקנה 7 בתקנת משנה (ג)(1), במקום "48 השעות" בא "72 השעות";" זה לעניין בדיקת קורונה

במקום

מי משלם על זה ומה העלויות?

אלה שלוש השאלות שאמרה תמי סלע: 1) לגבי בדיקות הקורונה המיידיות, מה אתם יודעים: איפה זה עומד היום?

האם זה קורה בהיקפים מסוימים? האם זה עובד או לא עובד? 2)

אם את רוצה להגדיר את התפוסה לפי אדם פר מטר כפי שהיא אמרה זה קיים בתקנות כבר. מה מגדיר את התפוסה אם אין כיסאות קבועים? הרי פר מטר כבר

השאלה אם הם יצהירו לפרוטוקול שזה יתוקן במה שיובא ב-8 באפריל.

אין לזה צידוק לפי מה שהסברת. זה לא עניין לתקשורת, זה עניין אמיתי. ברוב בתי הכנסת יש תפוסה

המדינה מגבילה זכויות של אזרח כאשר היא מאזנת בין זכויות של אחרים, במקרה הזה זכויות של חברה שלמה ושל בריאות. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן ואין בעיה עם ההגבלה. פשוט אם אין היגיון בהגבלה או אין שוויון בהגבלה בעיניי זה לא ראוי. אין הבדל בין מבנים שיש בהם מקומות ישיבה, פה

זה קורה?

זה הולך וצובר תאוצה באירועים גדולים.

כהן קרן איתנו בזום, היא יכולה להתייחס. יש לנו ממש חמש דקות, נעשה את זה בקצירת העומר. וגם איך זה מפוקח? שלא יהיו זיופים. אני מן הלשכה המשפטית במשרד

הבנתי שהיו לאחרונה גם אירועים כנראה שככל שהאירוע גדול יותר אפשר גם להוזיל את העלויות שבהם זה היה סביב 35 שקלים לבדיקה מהירה.

הכוונה שיהיו תחנות בדיקה מהירה בכל מקום ומי שקיבל תוצאות של בדיקה מהירה כרגע בתקנות אין איזו רגולציה נפרדת

השאלה כרגע, האם בסיטואציה הזו זה מצדיק המשך של ההבחנה עם התו הירוק בין אנשים שיכולים להיכנס ואלה שלא. אנחנו מדברים על מצב שבו,

אני לא מדבר על ילדים. ילדים זה פרשייה. באים אנשים ביחד לאירוע כמשפחה, באים לחתונה, באים לדברים אחרים.

כרגע מבחינת הסיכון להדבקה ולהתפרצויות של תחלואה הם עדיין בעייתיים. בסדר גמור, תודה רבה. עו"ד ריטה פרייס, הגשת עתירה בנושא, רצית להעלות כאן דברים. את מוזמנת לדבר.

אני עורכת דין ואנחנו מייצגים גם

רפואית לכך והם לא יכולים לקבל את אותן זכויות כמו אנשים אחרים. אנחנו מבינים שהמדינה עושה מאמץ לבצע איזונים אבל ככל שמדובר בילדים ושמענו קודם את

לא עזר כלום, והוא היה אחרי חיסון ראשון ולפני החיסון השני, ואשתו חולה קשה, אני מאחל לה בריאות מכאן.

לכל דמוקרטיה, אני אומר את זה אפרופו ההערה שאמרה קודם עו"ד שטרנברג ממשרד המשפטים, כאילו זה אקסיומה. זה לא

גם לך, האדם

מגנה עליו צריך להיות אדם שגם חייב

אדם לא אדם שרק דואג לעצמו ולזכויותיו כאינדיבידואל בודד,

לפני שאנחנו מצביעים, עדי עמית, אם יש לך איזו הערה לגבי הבריכה המקורה או מה שלא יהיה, זה הזמן. אם הכול מובן אז נצביע פה. לגבי ועדת חריגים קיבלנו תשובה כלשהי?

מה עם המל"ל? ועוד הערה אחת, אורי בוצמסקי, מה מצב האכיפה לגבי תו ירוק? האם כל מה שאנחנו דנים בו כרגע בהסמכה כזו או אחרת לגבי תו ירוק, האם המשטרה אוכפת, נכנסת למקום ושואלת: הגשתם תו ירוק, תעודת זהות? האם היא בוחנת את זה? ואם כן, כמה מקרים כאלה אתם בודקים ביום או בשבוע ובכמה מהם נמצאים אנשים שאין להם תו ירוק ובכל זאת נכנסו לאירוע שדורש תו ירוק?

האכיפה של הוראות התו הירוק מתבצעת בעיקר על ידי הרשויות המקומיות. המשטרה מגיעה ככל שיש צורך בסיוע או בהפעלת סמכויות של שוטר. זה לא אומר שאין אכיפה בכלל של המשטרה, פשוט זה לא עיקר הפעילות של המשטרה. הרשויות המקומיות הן שאוכפות את הוראות התו הירוק. מבחינת הנתונים, היום, 1 באפריל, אנחנו מעבירים לוועדה את נתוני האכיפה ותקבלו את כל נתוני הקנסות. זה לא מונח בפניי כרגע אבל יהיו בפניכם כל נתוני הקנסות. מבחינת הביקורים, יש כמובן ביקורים בעסקים אבל אני לא יכול להעריך כרגע מה מספר הביקורים שבוצעו בעסקים ספציפית לגבי תו סגול. המשטרה אוכפת דברים נוספים בעסקים שגם לא קשורים לתו ירוק.

תודה רבה לכולם. לפני ההצבעה, אני מסכם במה שפתחתי בו. אני מנצל את הזדמנות הזאת לפנות שוב לכל ראשי הסיעות בבית הזה ולכל חבריי חברי הכנסת השונים. אין לנו פריבילגיה להיות מפונקים, אין לנו פריבילגיה לפינוק הזה. זה פינוק, המריבות האלה הן פינוק. אף פעם לא היה דבר כזה. גם בשנות השבעים והשמונים היו מתחים אישיים בכנסת, היו יריבויות, זה כתב על זה וזה אמר על זה, אבל טובת המדינה קדמה. אל תתפנקו. זה פינוק. זה באמת חשש וזה באמת מסוכן לחברה שלנו, הנורמה הזאת שאנשים רבים, כשהמריבות האלה הן הדבר המכריע והדומיננטי בקביעה מה יהיה כאן, אם תהיה ממשלה או לא, איך המדינה תתנהל. אז יש מריבות, יש מתחים אישיים. פוליטיקה היא מקצוע קשה, יש בו מריבות ומתחים. הם לא המכריעים. אל תיתנו לזה להכריע. תתבגרו. נקים ממשלה ונמשיך לפעול לטובת המדינה. אני מעלה להצבעה את שלוש התקנות שדיברנו עליהן. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2), התשפ"א-2021 מי בעד?

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2),

אושרו.

אני מעלה להצבעה את תקנות סמכויות מיוחדות

(הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 35), התשפ"א-2021, החלק הנותר.

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'

התקנות אושרו פה אחד. אני מעלה להצבעה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 36), התשפ"א-2021 הארכת תוקף של הגבלת פעילות והוראות נוספות עד 8 באפריל. אנחנו מחכים לפרטים בהמשך, הוראות להמשך.